בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, היום, ל׳ שבט, ראש חודש אדר, 21 בפברואר 2023. הוועדה מתכנסת היום במסגרת היום המיוחד לחולי סרטן שמציינת הכנסת. דרך אגב, רק בשביל לציין - מי יזם את היום הזה? אני, מאז שנכנסתי לכנסת, זו כבר הפעם השלישית.

אז בשבילי זו הפעם הראשונה.

רואה חשיבות גדולה מאוד בדיון הזה, אמרתי את זה גם בשיחה מוקדמת שהייתה לי על הוועדה הזאת.

לפרוטוקול, כיוון שהדיון כולל גם קטינים וגם חסויים, אז אני רוצה להדגיש שהישיבה היא פומבית, מנוהל בה פרוטוקול שיפורסם לציבור וכל מה שנאמר בדיון יתועד. בדיונים, בעיקר בנושאים רגישים, סביר להניח כי חשיפת פרטי הדוברים או זולתם, עלולה לגרום נזק, אני מודיע מראש לוועדה, שאנחנו ממליצים, והחלטתי לחסות את השמות והפרטים של הדוברים, של כל מי שחשיפתם תגרום נזק, לפי סעיף 120(ד׳),(1ב׳), (1ג׳),(1ו׳) ו-(2) לתקנון הכנסת, באופן זה ניתן יהיה להפעיל את שיקול הדעת כשנצטרך, על אף שקיבלנו הודעה מראש שאין להם מניעה, אבל אם נחליט בכל זאת,

גם הדיון בשידור. כן, צריכים לדעת שהדיון הזה משודר בפומבי. אני חושב שהיום יש הרבה יותר מודעות לנושא הזה, אבל עדיין לא מספיק. לא כולם מודעים,

כי לצערנו הרב אין כמעט משפחה שלא מכירה את הנושא הזה, הרבה מודעים לסבל, לעצירת החיים ולמערכת הטכנית, ומה שהיא מעבירה את האנשים החולים, את המשפחות ואת האנשים סביבם, במסגרת הטיפולים, הבירוקרטיה והנושאים שכרוכים בה. אנשים צריכים לעזוב את העבודה כדי לטפל בילד, בן זוג, במישהו שנמצא איתם. מעבר לסבל האישי שיש כמעט בכל נכות, אני חושב שאין משהו שדומה לו, מבחינת אינטנסיביות הטיפול. הוועדה הזו תמיד, בטח בכנסת הזו,

לה למטרה, להוריד את מסכת הסבל שגורמים הבירוקרטיה והשירות הציבורי, להפוך אותם יותר נגישים ויעלים, בייחוד בנושא כזה, במציאות כזאת, שבה החיים של אנשים משתנים מקצה לקצה, ועוברים תקופה מאוד מאוד קשה. להעביר אותם את מה שעוברים במערכות הרגילות בישראל, בעיניי זה להוסיף הרבה מאוד סבל על סבל, לכן, אנחנו שמים לעצמנו את הנושא הזה למטרה, ללוות את זה, הוועדה עשתה את זה גם בעבר, ואנחנו נשתדל לעשות את זה גם בעתיד, ואני אתן לך להתחיל, אימאן חטיב יאסין, רשות הדיבור שלך. אוקיי אז בוקר טוב לכולם, כבוד היושב ראש, אני מאוד מעריכה ומודה לך על ההירתמות לקיום הדיון החשוב הזה. תודה לחברי הכנסת שהגיעו באמת אחרי לילה כזה ארוך ואפילו בוקר, לאנשים, לנשים ולילדים שהגיעו מרחוק, לנציגי החברה האזרחית, שמעתי קודם מישהי שאמרה שהיא הגיעה ממטולה, אז תודה. אין ספק שנושא ההתמודדות של חולי סרטן ובני משפחותיהם, הוא נושא מורכב. יזמתי את הדיון הזה בקדנציה הראשונה שלי בכנסת, לפני שלוש שנים, וגילוי נאות, זה הגיע ממקום אישי. לא ממקום של לבקש משהו עבור עצמי, אלא ממקום שמכיר, יודע, סבל וחווה את החוויות הקשות. לאורך כל הדרך, משנת 2010, חשבתי על איך אני יכולה לשנות במקום בו אני נמצאת, אם זה כשעבדתי כמנהלת מתנ״ס לפני כן ואם עכשיו כחברת כנסת, איך אני יכולה להעלות את המודעות למחלה הארורה הזו, שגובה מאיתנו את חייהם של היקרים לנו מכל. חשוב לי לציין שהגורם התמותה העיקרי במדינת ישראל, במקום הראשון, הוא הסרטן. במדינת ישראל, יש כ-100 אלף חולים עד שנת 2020, אין לנו נתונים מאוחרים יותר. בשנת 2020, נפטרו כ-11 אלף אנשים ממחלת הסרטן. ובדרך, המחלה הזאת, כל מי שחווה אותה, בין אם זה החולה או מישהו קרוב לו, הסביבה משדרת לו כאילו מדובר בתחנה אחרונה.

אבל אני רוצה להגיד שיש פעמים רבות בהן זו בכלל לא התחנה האחרונה, ישנן אפשרויות וצריך לפעול על מנת לממש אותן.

אנחנו יושבים בוועדה הזאת, ואני מראש מתנצלת שבשלב מסוים אצטרך לעבור לוועדות אחרות, אבל אני סומכת עליך כבוד היושב ראש, שבאמת בסוף הדיון נצא מכאן עם כמה המלצות על שנוכל להוביל במטרה להקל על החולים ובני משפחותיהם. אני רוצה להזכיר מספר דברים,

כי אני רוצה גם לשמוע את האחרים, את הילדים ואת החולים, כי אין קול אמין יותר מקולם של אלה שעוברים וחווים את המצב הזה עכשיו. נקודה ראשונה: אתחיל בילדים, יש לנו כאן ילדים. אם נסתכל על זכויות הילדים החולים בביטוח הלאומי למשל, ובמשרד החינוך, ילד חולה זכאי לדוגמה, לעזרה בשיעורי בית. ומה אם מדובר בילד שאחד ההורים שלו חולה? הוא לא מקבל. ומה עם תמיכה רגשית? אין לנו פסיכולוגים בתוך בתי הספר, והפסיכולוגים שקיימים ברשויות, גם הגשתי בקשה לגביהם, הם בקושי עושים את ההשמות והאבחונים למען הסידור, וחוץ מזה לא עושים, השאלה היא מאיפה יביאו ההורים את הכספים כדי לשלם בעבור הטיפול הזה. נקודה שניה: הביטוח הלאומי נותנים זכאות לצרכים מיוחדים אבל עד שמגישים בפועל את המסמכים, מגיעים רק ל-50% מהקצבה. אז למה לא לתת את הכול?

לגבי ילדים, מאפשרים למשוך את כספי המענק שהביטוח הלאומי מעניק להם,

הלוא הם אמורים להוות כבסיס המינימלי ההתחלתי לילד כשהוא מגיע לגיל 18. ואני אפילו לא מדברת על הבירוקרטיה, על העובדים הזרים במדינת ישראל. יש לנו כ-200 אלף עובדים זרים במדינת ישראל, ואין להם אפילו ביטוח בריאות ציבורי וזו גם סוגייה שצריך להסדיר. יש לי שאלה, כדי שאבין, מה הוא הסדר הבריאות של עובדים זרים? ביטוח בריאות פרטי כנראה. הם מקבלים ביטוח בריאות פרטי דרך המעסיק שמביא אותם,

מחויב לכך. וזה מכביד, וגם משאיר אותנו במקום. יש לנו בעיה רצינית בסוגייה של המטפלות, וזה קשור גם לתשלומים שנופלים הן על העובדת והן על המעסיק. נקודה שלישית: יש לנו, פה על ידנו,

אנשים שמדינת ישראל באיזה שהוא אופן אחראית גם עליהם. אין להם את האבחנה

קרוב ל-50% מהבקשות לקבלת היתר לטיפול בארץ, נדחות. ובמקרה שכבר יש היתר להיכנס ולקבל כאן טיפול, נאלצים לעמוד מול בירוקרטיה מאוד ארוכה,

ובפעם השנייה שרוצים להיכנס, כבר צריך להתחיל את תהליך הבקשה של ההיתר שוב,

אני לא יכולה למנות את כל הסוגיות והבעיות, אבל אני חושבת שצריך לשים את הדברים על השולחן, ואנשים חולים, או אלה שמטפלים באדם חולה בתוך המשפחה, תאמינו לי, אין להם יכולת, לא רגשית ולא פיזית, לעמוד בטרטור הבירוקרטי בין המוסדות. אני זוכרת את עצמי כשהלכתי לביטוח הלאומי, ואני בן אדם בוגר ומודע, מנהלת מתנ״ס, עמדתי שם במסדרון כי לא היה מקום לשבת והשומר אמר לי לצאת להמתין בחוץ. אני לא יודעת כמה השתנה מאז, אבל ממה שאני מבינה,

הבירוקרטיה עדיין קיימת. נקודה רביעית ואחרונה: מחר אני נפגשת עם שר הרווחה, וחשוב לי לשים את הדברים

אני לא יכולה לתאר לעצמי איך בן אדם, אדבר עכשיו על אישה.

שעברה כריתת שדיים, עד גיל מסוים, היא תזכה באחוז מסוים

ומגיל 45 ומעלה, מפחיתים את אחוזי הנכות לפחות מחצי. אז אני רוצה להבין, איך מסתכלים עלינו? כאובייקט? חסר זה חסר, כאב נפשי זה כאב נפשי. זה יהיה שם בכל גיל. לא מגיעים לגיל בו זה נגמר. אז איך אחוזי הזכאות יורדים באופן כזה דרסטי?

הכסף הוא לא העיקר, וגם לא קצבת הנכות, אבל באמצעותה אפשר לקנות שירותים על מנת להפחית מהכאב, ולאפשר לחולים להשיג חיים נוחים ככל שניתן, חיים נורמליים, גם לילדים וגם להורים. לכן חשוב,

שבוועדת פניות הציבור, נשמע את קולם ואת רחשי ליבם של אותן משפחות שמתמודדים עם המחלה הזאת, ונעשה כל שביכולתנו על מנת לאפשר להם לחיות עם פחות כאב. מספיק הכאב הפיזי והרגשי שמביאה איתה ההתמודדות עם המחלה,

תודה וסליחה אם הארכתי. אני מקווה באמת שנוכל בסוף היום, להוציא המלצות משותפות מכל הוועדות, ואתה, אדוני, נמצא היום בקואליציה, בעמדת השפעה, ואני מקווה שתוכל לקחת את הדברים ולהרים אותם אל המקום הנכון, תודה. אשתדל. הדברים שלך נשמעו היטב, הם נכונים ומובנים. יעל פוזננסקי, אמא של אחד מהילדים, בבקשה. בוקר טוב. תודה לך כבוד היושב ראש, ולך, חברת הכנסת היוזמת את הדיון. אני יעל, אני אמא של עומר, שנמצא פה איתי. אני רוצה קצת לדבר עם העניין של החסמים הבירוקרטיים. אנחנו חיים בעידן טכנולוגי. כל מקום שמתקשרים אליו, מספק מענה ממוחשב, בוטים. הבוט לא מכיר אותך, הוא לא יודע מי אתה. להצליח לדבר עם בן אדם אמיתי, זה כמעט ובלתי אפשרי, אבל אתה צריך לדבר עם בן אדם אמיתי, כי כל מקרה הוא מקרה אחר. בשנתיים האחרונות, אני מוצאת את עצמי מתחילה את היום שלי ב-״בספורט הלאומי״, בטלפונים. שעות של המתנה מול קופות החולים, מול הביטוח הלאומי, השיחה מתנתקת, הם לא יודעים, הם יבדקו, הם יחזרו,

כל בוקר, אותו סיפור. בסופו של דבר, אנחנו, ההורים, מוצאים את עצמינו במשך יום שלם, מתעסקים עם טפסים,

עם מריבות מול בוטים ועד שהבנו בכלל שמדובר בבוטים במחשב. כשאנחנו מצליחים כבר להגיע ולדבר עם בן אדם, לרוב התשובה היא שלא מכירים כזה מקרה, שזה מוזר, הרי אנחנו לא המקרה היחיד בעולם, או שמקבלים תשובה שיבדקו ויחזרו אליך תוך 30 ימי עסקים, שזה נחמד, אבל במקרה שלנו אני צריכה תשובה עכשיו. זה הבוט ענה את זה. גם הבן אדם עונה את זה. אנחנו נתקלים בבירוקרטיה כל הזמן ודרך כל מוסד. אני לא אוהבת לומר שאני לא יודעת, שיש בעיה ואני לא יכולה לחשוב על פתרון, אני באמת חושבת שצריך למצוא דרך לפתור את הסוגייה הזאת. אני חושבת שאנחנו כהורים לילד חולה, מתעסקים במספיק דברים מסביב. אנחנו עסוקים בלטפל בילדים שלנו, במשפחות מסביב, בזוגיות שמתפרקת, בהורים שלנו, הסבים, שכבר לא יודעם מה לעשות עם עצמם. ההיקף של הדבר הזה הוא הרבה יותר גדול מאשר ילד חולה. הרבה יותר. אני מנסה להשיג טיפול רגשי לאחים, אבל אומרים לי שהם לא חולים. נכון הם לא חולים, אבל אחד מהם צריך לתרום מח עצם לאח שלו והוא במצב רגשי לא טוב. איך אני מטפלת? נותנים לי תור לטיפול רגשי, לעוד שנה. זה לא עוזר לי. אז אני צריכה להשיג טיפול באופן פרטי, שזה גם מורכב, זה גם דבר שלא פשוט לעשות אותו. אני חושבת שכל משפחה שעוברת מסלול מטלטל שכזה,

ראוי שיהיה לה איש קשר מול המוסדות. בקופות החולים,

יקצו מישהו שיהיה אמון על הטיפול האישי, מישהו שיוכל לדבר איתנו, שנוכל לדבר אתו, לפנות אליו ולהיעזר בו. כי כרגע, זה להתחיל את הבוקר בטלפונים. שעה עם משרד החינוך, שעה עם הביטוח הלאומי ושעה עם קופת החולים,

זה המון בירוקרטיה להתעסק איתה, כשבסוף מה שאתה באמת רוצה, זה לקחת את הילד שלך, להיכנס אתו מתחת לשמחה ולחבק אותו עד שזה יעבור.

אני רוצה לנסות לשאול אתכם כמה דברים כדי להבין ולהתמקד יותר. אתחיל מקופות החולים, אין לכם איש קשר בכלל? אמור להיות איש קשר. 'אמור' זאת מילת המפתח. די בהתחלה קיבלנו שיחת טלפון מנציגה של קופת החולים, שאמרה שהיא פה בשבילנו, שנפנה אליה במייל והיא תעזור לנו. היא התחלפה מאז כבר ארבע פעמים. מעולם לא הצלחנו להשיג אותה. אנחנו גרים ברחובות, ישנם כמה וכמה סניפים של הקופה, עם משרדים, המשרדים סגורים, מזמינים אותנו לצלצל בשנית או להשאיר הודעה. אני רוצה לשאול, יש סניף שאליו אתם שייכים? יש, אין בו מזכירות פעילה. תשאיר הודעה. באיזה קופת חולים אתם? מכבי. אם גם הגענו, ובמקרה יש מישהו במזכירות, אז מגלגלים את הטיפול הלאה ומפנים אותנו למספר של מישהו אחר. והביטוח הלאומי? אין לכם איש קשר בכלל? כלום. הכול דרך האתר, תעלו טפסים. לפעמים הם מאבדים את הטפסים ומבקשים שנשלח שוב. אבל גם בהעלאת טפסים, יש מקום לכתוב מה היא מהות הפניה, אם אני זוכרת נכון יש-500 תווים, לכי תסבירי את הסיפור ב-500 תווים,

ישנה המון התעסקות עם בירוקרטיה, זה כל הזמן להרגיש שנתקלים באיזה שהוא- Dead end, זה להגיד לעצמך שזה לא הולך פה, אז צריך ללכת אחורה ולנסות פניה אחרת. יש עובדים סוציאליים שמלווים אתכם במחלקות האונקולוגיות?

כן אבל איך עובדות סוציאליות עוזרות לך מול קופות החולים? הן מאוד עוזרות. בתחילת הדרך הן עושות ישיבה, אומרות לנו בדיוק לאן אנחנו צריכים לפנות ומה הן הזכויות שלנו. הן אפילו ממלאות עבורנו טפסים. אבל יש גם המון דברים בדרך. אני אשאל דבר נוסף. אני לרגע לא מזלזל בקושי, לצערי הרב עברתי גם משהו דומה עם המשפחה, זו חוויה שלוקחת כמה שנים מהחיים. למיטב ידעתי, בביטוח הלאומי יש פרויקט של נציג לכל בית חולים. אתם נתקלתם בנציג הזה? לא נתקלנו ולא הופנינו.

בבית החולים בו אתם מטופלים, אין נציג של הביטוח הלאומי שפנה אליכם? לא, אני לא ידעתי שדבר כזה קיים ואנחנו כבר קרוב לשנתיים בתוך הסיפור הזה. במחלקות ילדים העובדת הסוציאלית עושה את זה.

יש לביטוח הלאומי פרויקט שהתחיל - - - כן, אבל בילדים זה פחות מקובל, זה יותר במחלקות מבוגרים. לא, אבל לא רק במחלקה האונקולוגית, באופן כללי בבית החולים, בחדר מיון. אני אורית שפירא, מהאגודה למלחמה בסרטן, מה שאני אומרת זה שאכן זה קיים, אבל במחלקות אונקולוגיות ילדים, הטיפול מתרכז דרך העובדת הסוציאלית. לא שולחים את ה- - - יש לך מזל שאת לא מהביטוח הלאומי, כי הייתי אומר שאני לא מבין את התשובה. הרי בסוף הביטוח הלאומי עשה פרויקט שקצת עקבתי אחריו בתפקידים קודמים שלי. אני עוד מעט אשמע ממך התייחסות. יעל את אומרת שאת לא פגשת. לא. אז ככה, לגבי קופת החולים, אין סניף עם מזכירות רפואית פעילה ולכן לא הגעתם למזכירות רפואית. לגבי הביטוח הלאומי, לא פגשתם בבית החולים נציג שלהם,

עוד מעט אנחנו נשמע את הביטוח הלאומי, ועכשיו לגבי הדבר השלישי שדיברת עליו, משרד החינוך, בבקשה. משרד

בתחילת הדרך התקשרה אליי נציגה ממשרד החינוך, שאמרה לי שהיא מבינה שעומר לא יכול להגיע לבית ספר, שהוא זכאי למכסת שעות מסוימת ללימודים בבית במידה ונרצה, זה היה בספטמבר שנת 2021 - - אני אובחנתי באוגוסט, שנת 2021. - - ואמרתי שאשמח. שידברו איתי וננסה לייצר איזה שהוא מערך, מתי שהוא יוכל. זה היה בשיא של הטיפולים. לימודים לא היה ב-Focus of attention שלנו. הפעם הנוספת שהיא יצרה איתי קשר הייתה בחודש יולי, אז היא שאלה אותי איך היה.

איך היה? לא מה עושים אלא איך היה? איך היה. איך היו לימודי הבית. הסתכלתי בתדהמה על הטלפון ואמרתי לה שלא היו. היא שאלה, מופתעת, ״למה לא היו?״ עניתי לה שאם היו פונים אליי, סביר להניח שהיינו אומרים שאנחנו לא ממש פנויים לזה כרגע, לא רגשית ולא רפואית, אבל אף אחד לא פנה אליי. היא אמרה שהיא תבדוק את זה ותחזור אליי. בספטמבר קיבלתי ממנה טלפון נוסף, היא שאלה אם עומר חוזר השנה לבית הספר. עניתי לה שאני מקווה שכן. סליחה שאני מקשה. זה אכן נשמע כמו תיאטרון האבסורד. מדובר בנציגות של משרד החינוך בעירייה או במשרד החינוך הראשי? לא, זה היה ממשרד החינוך עצמו. מישהי שאחרית על לימודי בית במחוז השפלה, או משהו כזה. יש חוק תלמידים חולים. תציגי את שמך לפרוטוקול. רובי קשת, אמא, עמותת 'גדולים מהחיים'. לפני שבע שנים היינו פה בדיונים בוועדת החינוך, הצלחנו נספח לחוק ׳תלמידים חולים׳, ואני אומרת לך,

כמי שעברה את זה עם הבן שלה,

מיושם אולי ב-10% מהמקרים. אני פועלת בזה יום ולילה, ואני מצליחה לעשות דברים באופן פרטני, בזכות הקשרים האישיים ודברים כאלה, אבל כהוויה, למרות החוק, דברים לא נעשים. אני אנסה עוד פעם. זאת אומרת שבעצם מי שמדבר איתך זה משרד החינוך הראשי? במקרה מישהו שמנהל איזה שהוא פרויקט. זאת אומרת, אין מישהו שאחראי על הקשר איתכם. הקב״ס המקומי, מישהו? לא, כלום. הקב״ס לא, כי הוא מתעסק עם תלמידים נושרים.

אבל את השאלה- ״האם עומר חוזר בשנה הבאה לבית הספר?״, היה צריך לשאול הקב״ס. לפי הסדר הנורמלי. מי שאחראי על נוכחות הילדים בבית הספר,

אפשרויות. כמו ללכת ל-׳שלבים׳. זה שיש תכנית ׳שלבים׳ זה בסדר, זה יפה מאוד, אבל לא הם אלה שאמורים לדאוג להגיע לילד. מי שאמור להגיע לילד זה או מישהו מהרשות,

מישהו מקופת החולים. יש תחנה ראשונה, בה הכול אמור להתחיל ומשם זה צריך להתפזר. אולי אני טועה, עוד מעט נשמע את משרד החינוך אבל כך נראה לי.

בבקשה. האמת שבערך אמרנו הכול. שמי עומר יוסף, אני בן 16, וגר ברחובות. אובנתי באוגוסט, בשנת 2021, בבית החולים ׳שיבא׳. אני לא זה שרב עם קופות חולים ומדבר עם הביטוח הלאומי,

שזה הספורט שלה וזה מה שהיא עושה כל בוקר עם הקפה. לכן אני אתייחס למשרד החינוך, כי כי השנה חזרתי ללימודים, יש לציין שבקושי רב. שברתי את שתי הרגליים שלי בחצי שנה האחרונה, בגלל הטיפולים. בית הספר נרתם ועזר.

משרד החינוך, כשאמא קיבלה מהם את שיחת הטלפון על איך היו הלימודים והאם אחזור בשני הבאה, אני חייב להודות,

בדיעבד הסתבר, שמשרד החינוך בכלל לא פנה לבית הספר שלי, על מנת לברר אם אני צריך לימודי בית. ועזבו רוצה או לא, די ברור לי שלא הייתי משתף עם זה פעולה, לא היה לי מספיק כוח נפשי ללמוד תוך כדי שאני מתמודד עם מה שאני מתמודד, על אף שאני אוהב ללמוד. חזרתי ללימודים בכיתה י׳, לאותו בית הספר, אבל לתיכון. אני נהנה לחזור ללמוד. אבל כשאני מסתכל אחורה אני רואה שהיו הרבה כשלים, שהפכו את הסיפור הזה למאוד בירוקרטי ומסובך. וזהו האמת. אני רוצה להוסיף, שכשהתקשרו לשאול איך היה, כנראה שהופיע אצלם שהיה, וגם שילמו על זה. יכול להיות. אני לא אופתע אם מה שאת אומרת נכון. אני לא אפול מהכיסא. גם אנחנו חשבנו על זה. תודה רבה לכם, הדברים שלכם היו מאוד חשובים, אני עדיין לא יודע איך אנחנו מתקדמים, כי אני רואה פה כמה פלונטרים, אבל אנחנו ננסה ביחד עם חברי הוועדה לראות מה ואיך. חברי כנסת שרוצים להתייחס שרק יגידו, ובשמחה. זה לא דיון פרטי שלי, על אף שאני יושב ראש הוועדה ויש לי פריבילגיה. אני רוצה לפנות להורה נוסף שנמצא כאן, דוקטור מילי אולינובר.

פסיכולוגית חינוכית במקרה או שלא, ואמא של ליבי. אין מקרה בעולם. אין מקרה בעולם. אנחנו לא נחזור על הדברים אלא נוסיף ונספר על החיים של אחרי. מה קורה כשנגמר הפסטיבל העיקרי, ואמורים לחזור לחיים הנורמליים. מבחינת כולם אם החלמת אז הכול נפלא. אני אגיד שאנחנו נמצאים עדיין בהחזקה, שזה למעשה השלב שכבר אחרי הטיפול האקטיבי, זה השלב בו הילדים חוזרים להיראות נורמלי,

הם עדיין תחת טיפול רפואי והשפעה, מבחינה רגשית, קוגניטיבית ומבחינה לימודית. אני אספר סיפור שיוכל אולי להדגים קצת את מה שעברנו. ליבי לא היה בבית הספר מכיתה ד׳ עד כיתה ו׳. הוא חלה בלוקמיה בסיכון גבוה. לקראת העלייה לחטיבת הביניים, הוא ביקש להיות בכיתת מצוינים. תלמיד טוב, עם יכולות גבוהות, למרות כל הסיפור הזה. רצה הגורל, והבחינות לכיתת המצוינות, היו יומיים אחרי טיפול כימותרפי. ניגשתי לבית הספר והסברתי שהילד לא כשיר להיבחן ונאמר לי שאין מה לעשות, ועל פי ׳עקרון השוויון׳, כולם צריכים להיבחן. מכיוון שזה תחום העיסוק שלי, מצאתי עצמי הולכת לשירות הפסיכולוגי החינוכי של הוד השרון, מגיעה למנהלת החינוך בהוד השרון, ומקבלת שוב ושוב את אותה תשובה, שאי אפשר לתת יחס אחר לילד שחולה בסרטן, כולם צריכים להיבחן אותו הדבר. אמיתי לגמרי. שאי אפשר שהילד יתפוס מקום של ילד אחר. אני חייב להגיד לך, שאם יש דבר שהכנסת לא יכולה להחליף בחקיקה, זה את המוח האנושי המעוות.

זה משהו שאני לא רואה שום דרך, גם אם אני אביא את רוטמן ואת לוין,

זה אי אפשר להחליף. נכון, סיפורי אלף לילה ולילה. אבל בעיניי, כן אפשר לפקח. אפשר להסדיר תאריכים מסוימים. אפשר להסדיר הזדמנויות לילדים חולים. תקנות לילדים חולים. שיוכלו לקבל הארכת זמן בבחינות.

אוי לה למדינה שצריכה לעשות תקנה בגלל מנהל מחלקת חינוך שלא מבין את המצב הזה. בסופו של דבר הגענו לראש העיר. למזלנו, או שלא למזלנו, גם הוא מחלים מסרטן, הוא הבין קצת יותר את החוויה שלנו ומנהלת בית הספר קיבלה הנחייה לבחון את הילד בחודש אוגוסט. כלומר, לא קרה שום דבר, ליבי עבר את המבחנים בהצלחה, הוא תלמיד כיתה-ז׳. ליבי, אם תרצה תכף לשתף קצת איך אתה מרגיש. אני חושבת שהחוויה הזאת מסמנת אולי יותר מהכול, גם את הבורות, גם את חוסר ההבנה של העובדה, שילד שהחלים לכאורה, באמת רק לכאורה, שעדיין מטופל תרופתית, זקוק לזמן. לא רק הוא דרך אגב, אלא גם אחיותיו וגם אנחנו כהורים. החזרה לעבודה, הציפייה שעכשיו הכול בסדר, ושאגיע בכל יום לעבודה, לא משנה שכל חום מעל-38 מעלות, מצריך אשפוז, אבל כבר מיצית את ימי המחלה אז את לא יכולה להיעדר. באמת שזה פשוט מוסיף לחץ ועומס רגשי, גם על ליבי, גם עלינו וגם על יתר בני המשפחה. ליבי, אתה רוצה לספר קצת? שמעתי כבר על בירוקרטיות וכל מיני דברים, כזה סיפור עוד

שמעתי. ראיתי את אמא כשהיא ניסתה לסדר לי סוג של מועד ב׳, כי לא יכולתי להגיע, לא הייתה לי אפשרות. היא התרוצצה בטלפונים, היא ואבא עשו משמרות של מי שומר עליי ועל האחות הקטנה שלי, ותמיד האחיות היו צריכות לעשות את זה. כל הבית התפרק. אמא לא הייתה בבית, כשכבר כן הייתה בבית, תמיד הייתה עסוקה בטלפונים. אבא היה צריך לעבוד, כי היה צריך שמישהו יפרנס. לאמא לא הייתה אפשרות לעבוד, כי היה גם איזה עניין עם העבודה. ראיתי את אחותי הקטנה, שהייתה אז בכיתה ג׳ ממש קטנה,

צריכה ללמוד להתנהל לבד, בלי אף אחד. תמיד כשחזרנו ראיתי איך היא כל כך שמחה. וכל פעם כשהלכנו ראיתי בעיניים שלה שזה עושה לה צביטה בלב, ושהיא מבינה

צריכה להתמודד עם זה. תודה. מרשימה מאוד הגבורה שלך, באמת.

מרשים מאוד. עכשיו, ראשית אני מברך אותך על הצטרפותך לוועדה, עידן מגידיש, נציג הפונים.

אני מקווה שהוא יכול לעלות, הוא עם אשתו בטיפולים ברגע זה. הוא כתב לי שהם רגע - - - טוב, זה בסדר גמור, אנחנו נעבור הלאה בינתיים ונחזור אליו. בבקשה, רק שמך לפרוטוקול. אני מיכל בר דורון, סמנכ״לית ׳חלאסרטן׳, עמותה של צעירים חולי סרטן, ויוזמת ׳הגל הירוק׳. ליבי, אני חייבת להגיד לך, אני שלוש שנים עובדת ב-׳חלאסרטן׳, פיתחתי חוסן והמון ציניות לשיח על סרטן, אבל אני חייבת להודות שהיה לי ממש מרגש, פרצת את החוסן שלי. אני לא אוהבת להגיד גיבור, כי אני חושבת שלא בחרת להיות גיבור,

סחתיין עליך. ואני מסכימה עם אמא שלך, ההחלמה מסרטן לא קורית כשמסתיימים הטיפולים, היא קורית הרבה שנים אחר כך,

נחכה לעידן, שיעלה, והוא יעלה. אבל אני מקריאה לכם בלייב: ״מחליפים לה קרבו פלטין״. עידן וגל, שניהם חברי קהילת ׳חלאסרטן׳. אשתו של עידן, גל, חלתה בסרטן השד לפני שלוש שנים. בשיא הקורונה, עידן, ככל חברי הקהילה, פנה אלינו ואמר: ״אני לא יכול יותר״. הם היו אז זוג צעיר, עם ילד אחד, והם הבינו את המלחמה הכואבת שיש בסרטן, אבל לא הצליחו לשאת ולהבין את פשר המלחמה בבירוקרטיה, עידן אמר שהיא כואבת לו כמעט יותר מהכאב שיש לו סביב גל. בעיקר כי לא ברור למה זה בכלל ממשיך להתקיים. צריך להגיד, גל החלימה מסרטן, הם נכנסו שוב להריון ונולדו להם תאומות שלמות ובריאות. לפני חודשיים, בביקורת החלמה, גל אובחנה כחולה שוב בסרטן, רק הפעם בצד השני. אז היא שוב בטיפולים, אנחנו בטוחים שהיא תחלים גם מזה,

אנחנו עוד מעט נשמע גם אותו. חבר הכנסת חילי טרופר, בבקשה. תודה כבוד היושב ראש. קודם כל תודה רבה לכם שבאתם. לכל מי שנאבק בעצמו, ולכל מי שעוזר למי שנאבק. זו ערבות הדדית. הקשר האישי שלי עם הנושא הזה,

שגם נמצאת פה היום, עובדת במחלקה האונקולוגית לילדים ב-׳הדסה׳. אני יחסית מגויס, ובכל פעם שיש איזו בירוקרטיה אצל ילד שם, אז היא מפעילה אותי. יש פה הרבה מאוד נושאים, אתה, כבוד היו״ר, צריך להחליט איך אתה מנהל את זה. אני כן אומר את זה גם ישירות לגופים, אבל גם לך, שבכל העבודה מול משרד החינוך, אני אשמח להיות שליח שלכם, אני מכיר יחסית טוב את העולם הזה. אבל אפילו אל תחכו שאנחנו ננסח את הדברים, אם ישנן תקנות שאתם יודעים שצריך אז - - - יש תקנות בנושא התאמות לילדים, אבל לצערי לא מיישמים אותן. אוקיי, אז יש פה שני דברים. היינו בדיונים עם מרגי עשרות פעמים,

בוועדת חינוך,

כשהגיעה הקורונה הכול נעצר.

אז אני אומר לך - - - שניה חילי, אני רוצה לרגע להפנות אל מה התחושה שלי, ותגיד לי אם אתה מסכים איתי. בסוף זו וועדה של הכנסת. אנחנו יכולים עכשיו בוועדה, לעסוק בתקנות בחינוך, של בריאות ועוד. התחושה שלי, לפחות ממה ששמענו עד כה מההורים, ואנחנו נשתדל לשמוע את כולם, היא שצריכים להתמקד באחריות. מי אחראי על מה. זאת אומרת, בסוף, אותו הורה, מי אחראי עליו - האם זה בוט? אז אני אשמח מאוד, בנושא החינוך למשל, להבין מי אחראי.

האם זו הרשות המקומית? בית הספר? הקב״ס העירוני? לא משנה השם. מי קם בבוקר, יודע שיש כך וכך ילדים בישוב שזו המציאות שלהם, כך וכך אחים ואחיות שלהם. מי אחראי על זה? אחרי שנדע אצל מי האחריות, נוכל לדון בתוכן התקנות לעומקן ולהבין

אותו הדבר בביטוח הלאומי ובקופות החולים. אם נתפזר פה ונדון באילו תקנות עושים, נוכל לבזבז פה גם עוד שנה.

אז אני רק אשלים את דבריי. אני בכוונה לא רוצה להיכנס פה לפרטים, רק שאין לי הרבה הזדמנויות לפגוש את כולם. גם בעולם החינוך, אני רוצה להתמקד ושכל אחד יתרום במה שהוא יכול. גם בעניינים אחרים, כמו נושא הביטוח הלאומי, בו אני מופעל אני מידי פעם. בדיוק היום יש לי פגישה עם מנכ״לית הביטוח הלאומי, ואני אוסיף בפניה גם את זה, את העניין שנקרא ׳תקופת החזקה׳, העובדה שנגמרו לך הזכויות למרות שהמחלה לא באמת הסתיימה, אז נבדוק את זה, אבל ניתן ליושב הראש לנהל את זה באופן שיטתי.

יש תקנות שלא מתופעלות, ודווקא זה לא גדול על משרד החינוך, מה שאני באמת לא יכול להגיד לגבי הביטוח הלאומי, כי אני לא יודע. משרד החינוך יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב, וגם, אם יש דברים חסרים, אם במהלך הזמן למדתם על פער קיים שצריך להוסיף, יש את מה שקיים ולא מבוצע ויש את מה שחסר, אז אפשר לדבר איתי ישירות, פשוט יש יום של הרבה דיונים, אז עוד מעט גם אני אעבור לוועדה אחרת שדנה בנושאים אחרים, לכן רציתי שתדעו לפני שאני הולך, שאשמח לתת לכם יד, מאחל בריאות לכולם. כמו שאמרתי, לדעתי אם נתחיל מהתקנות לא נגיע לכלום. לכן אני אשמח לפני שאתה הולך לבקש ממך שוב,

מי אחראי על מה, על אם ילמד ב-׳חוץ בית ספרי׳ או לא, על אם יעשה השלמות ואיך, אחרי שנמצא תשובה למי אחראי נדאג שיהיה אחראי

ומשם נוכל להתקדם, תדווח לוועדה, ואם צריך לעשות משהו נוסף כמובן שנעשה, אבל בוא נתחיל מזה. עידן יכול לעלות אם אתה רוצה. בסדר, עידן, בבקשה. תציג את עצמך לפרוטוקול.

החלפנו מקודם טקסול קרבו, אז עכשיו אנחנו יכולים לדבר. אני עידן מגידיש, נשוי לגל אביטל, גילו לה את סרטן השד לראשונה לפני שלוש שנים, ואז גם נכנסו למשפחה הזאת של חולי סרטן ולכל הברדק של הבירוקרטיה. מאז יזמנו את ׳הגל הירוק׳, גל אשתי נמצאת כאן, אני לא יודע אם זה סימבולי או אירוני, אבל ביום שיש את הדיון הזה, לנו יש גם כימותרפיה כאן ב-׳שיבא׳, אז אני מצטער שאנחנו לא נמצאים פיזית כמו שהיינו בפעם הקודמת. אז תודה רבה על ההתכנסות, יש שם הרבה אנשים שאני מזהה גם דרך הזום, הרבה מאוד אנשים טובים מסביב לשולחן, שעוזרים מאחורי הקלעים, בשעות לא שעות, ובאמת מקדמים את כל מה שקשור לנושא של זכויות חולי סרטן. גם צעירים, גם מבוגרים,

ערבים,

מכל חלקי הארץ. אני באמת מקווה שנוכל להפיק

ולקדם את כל מה שקשור לבירוקרטיה מול משרדי הממשלה. במיזם ׳הגל הירוק׳ שהקמנו, יש סך גדול מאוד של חולי סרטן, גם של קהילת ׳חלאסרטן׳, גם של מסדרונות ׳שיבא׳ וגם של חולים אונקולוגים נוספים. הבחנו שיש דעיכה מאוד גדולה מול משרדי הממשלה, שאנשים לא יודעים בכלל מה לעשות,

שיש פער מאוד גדול, ושהרבה מאוד אנשים בכלל לא פונים למיצוי הזכויות שלהם כי הם עסוקים בסרטן, הם בשוק והלם מהמחלה, מתמודדים על החיים שלהם, ובגלל שלא מכירים אז

הוא כבר מילא טופס אחד דיגיטלי עם כל הפרטים החיוניים.

זה מעין Tracker, שמאפשר לחולה לפנות למקום אחד, על מנת לבדוק בו את מצב כלל הזכויות שלו מהמשרדים השונים, מה מגיע לו ומתי ואיפה עומדות הבקשות שהוגשו באמצעות

בזכות הטופס מקבלים את זה היום עד עשרה ימי עסקים.

ברגע שהטופס של ׳הגל הירוק׳ עובד עבור חולים אונקולוגיים, אין שום סיבה לשמור את זה רק לחולי

לוקמיה, הוא הסרטן השכיח ביותר והטיפול בו הוא באמצעות כימותרפיה לראש. טיפול כימותרפי לראש פוגע במוח של הילדים בשלבי גיל מוקדמים, בהם הילד עוד

אני מאמינה שבאמצעות יעלות ורצון לעזור, אפשר לחסוך את הבירוקרטיה מהחולים ומשפחותיהם, ולאפשר להם להשקיע את כוחם בהתמודדות עם אסון המחלה. אני חושבת שכולם פה מסכימים על כך. כן. ממירב מור אני אעבור לאהרון וינגרטן. יושב ראש

אנשים פה ״אוכלים את הדברים האלה,

צהרים וערב״. לכן אני רוצה לדבר קצר,

ושמאוד הייתי רוצה שהדברים האלה יתקדמו, מתי שצריכים,

האפשרויות - - - מניסיונך, מה לדעתך הפתרון? זאת אומרת, מאיפה מתחילים? מתחילים מזה שצריך לייצר סוג של

אבל אם יהיה חוט שמקשר בין כל המוסדות,

למי? בין כל הגורמים שמעורבים בזכויות החולים. לקשור את כל משרדי הממשלה,

ישנן תקנות, הכול קיים.

אני אסביר.

מחלקת חינוך היא מחלקה שעומדת בפני עצמה. זה עניין של יועצת בית הספר.

ויודעת מה הן הזכויות של ילד

זה משהו שביטלנו מזמן.

אם תשוב בעוד שנה, ותגיע לוועדה שבודקת את זכאותך לכל הדברים יחד, אז זה מאוד יקל. תודה לכם.

אני לא יודעת בנוגע לחולים אחרים, אבל אני לא יכולתי לתכנן יותר משלושה חודשים קדימה. אני אמא לשני ילדים מדהימים. כ-12 שנים אחרי, הבת שלי בת 12. היא עברה כל כך

שאנחנו לא מצליחים להרים במדינה הזאת. בנוגע לסרטן,

יצאה תקנה של היחידה לקנאביס רפואי, לפיה כל חולה חדש מקבל עד כ-20 גרם קנאביס,

מה שעוזר להם להתמודד עם טיפולי הכימותרפיה ועם מצבם בבית לאחר הטיפול.

אני רשמתי את הדברים ואנחנו נראה איך נוכל להתקדם. אבל בנושא הקנאביס יש שיפור מאוד משמעותי. לא לחולי סרטן, התקנות האחרונות הביאו להרעה מאוד קשה בתנאים שלהם. אני יכולה לתת לך אותי כדוגמה. היה

מאז שחיליתי, שום דבר ברמת הזכויות שלי לא השתנה, קצבת נכון יש לי כבר קודם כי אני נכה עוד מלפני הסרטן. לא קיבלתי תוספת תקציב או תוספת של עזרה בבית, על אף

בכמה משפטים, כדי להבין איך אנחנו יכולים להתחיל את התהליך, אני מנסה לבנות איזו שהיא מפה, ביקשתי מחילי טרופר לקחת חלק מהנושא,

חשוב להגיד שזה נכון ורלוונטי גם עבור אנשים מבוגרים ועבור ילדים. אנחנו פרוסים בכל בתי החולים בארץ, כולל במחלקות

יש לי שאלה, כאשר ילדים יוצאים מבתי החולים,

כשהם כבר לא מאושפזים, הם מקבלים את המידע על זכאות והשירות מהביטוח הלאומי? כי אז בעצם מתחילה הבעיה הכי גדולה, אצלנו לפחות. אני אתייחס גם לזה. אז - - - סליחה שנייה, יש

שיהיה יותר כוח אדם וכך יתאפשר להגיש יותר תביעות.

אנחנו גם ככה נכנסנו למקום שמחליף עבודה של מערכת הבריאות הציבורית בישראל. וזה בסדר ונכון. כמו שאמרתי, אנחנו נעשה כל שנוכל על מנת להקל על

את זה אנחנו נשמור לדיון בשבוע הבא, שהוא בדיוק על הדבר הזה. אני מקבלת משכורת גם על הדיון בשבוע הבא, אני לא רוצה לבטל אותו.

גברתי, את משכנעת את המשוכנעת ביותר. היא לא הכתובת, אנחנו

אנחנו יודעים לספר יופי על הזכאות,

לצערי זה לא משהו שאפשר לשנות מרגע לרגע, אבל אנחנו בעשייה ובעבודה מול כל

הביטוח הלאומי מעביר לנו מידע על גמלת ילד נכה, וכל ההורים לילדים מקבלים אוטומטית את ההטבה ללא

חשוב לי לדבר על נושא הטופס המאוחד והשירותים המאוחדים, זו העבודה שלי. התפקיד שלנו זה להביא את כל המשרדים סביב השולחן, ולייצר איחוד של השירותים. בשנתיים האחרונות השקענו משאבים עצומים על מנת להכין את כל התשתיות

השלב הבא מבחינתו,

אנחנו לא רוצים שהוא יצטרך לפנות לכל גוף בנפרד, אלא שיפנה פעם

לכן מתוקף האחריות שלכם על שיפור השירות, אני מציע, שיחד עם הוועדה, נפעל בצורה קצת יותר אסרטיבית.

אם יהיה צורך נעביר תקנות,

אבל אשמח שתרימו לנו דגל אדום איפה שאתם נעצרים.

כולם בסיפורים ששמעתי בוועדות אחרות

ואני אומר לך שהוועדה, כולל כלל חברי הכנסת שחברים בה, אלה שנוכחים פה ואלה

אני עדיין אשמח להציג את זה בכמה דקות כשיתאפשר. אני אגיד לך משהו, כל הדיון מיותר אם הדיאלוג הזה עכשיו לא

אנחנו רוצים לדעת בדיוק על משרד שאומר לזה לא. משרד שהוא אומר שהוא חייב טופס משלו מסיבה כל שהיא, משרד שאומר שהוא חייב ועדה.

התשובות שאני רוצה לקבל מכם, לא צריך להגיע לוועדה, אפשר גם לשלוח מייל למנהלת הוועדה שייתן תמונת מצב מפורטת על איזו התקדמות יש עם איזה משרד או איזה עיכוב יש עם איזה

״אבקש להעביר את המידע לכל משרדי הממשלה הרלוונטיים״, ובכך לאפשר לאדם לאשר את זה מיד בתחילת התהליך.

מי שלא חותם על זה, זה בסדר. כי את מדברת על מקרי

האם הוא רוצה את זה או לא. אני מדבר על כ-90% מהאנשים הנורמטיביים שמגיעים לסיטואציות כאלו.

לשקף לאדם לאן זה עובר ומה המשמעות של ההעברה. תשמעי, אני לא יועץ משפטי וגם לא רוצה להיות. בסוף, רוב האזרחים לא יודעים לשייך זכאות

ופתאום כשהולכים לנתק את המים הם שומרים על הפרטיות? 90% מהאזרחים מבקשים את זה. אדם שצריך לקבל תו נכה, או כל דבר אחר לצורך הניידות שלו, מה אני אגיד לו? שבגלל

רקע על המחלה, סיוע בקביעת התורים ובתהליך הבירוקרטי של הקדמת תורים ותיאומים. זה חוסך המון

אבל גם בנושא הזה, תיראו אותי כשליח נאמן שלכם לכל דבר ועניין.

אשמח לציין גם את מרכזי מיצוי זכויות

אבל אם הביטוח הלאומי משתמשים בעובדים סוציאליים של בתי החולים, תשתמשו גם אתם, למה צריך מישהו שיעבוד תחת משרד הבריאות? הביטוח הלאומי בא ונותן את שירות הזכאות לנכות,

הנחות בארנונה ועוד.

מה שמתנקז לחדר האונקולוג הולך לשני כיוונים: האחד זה מפגשי רופא חולה: אונקולוגיה, אגב, זה מקצוע מרפאתי ולא מקצוע אשפוזי.

הוא לא עיקר העבודה שלנו,

בשל כמות העבודה של האונקולוג,

כל זה מגיע לאונקולוג, ובאתי לדבר היום בשם האיגוד האונקולוגי. אנחנו ניסינו לפצח את זה, אגב בשקופית הזאת אפשר לראות את נתח האונקולוגים הפנסיונרים שממשיכים לעבוד ומצילים אותנו, ב״עוגה״ רואים את ה-30% בירוקרטיה שבה אני עסוק יום יום, וכאן מוצג המקום שלנו בעולם מבחינת יחס אונקולוגים לאוכלוסייה. אנחנו לא במקום טוב, הכמות המספרית שלנו היא לא טובה. הפתרון שחשבנו עליו זה ידיים, כמו שעשו בעולם הרפואה הדחופה, שהמציאו את הפרמדיקים וזה פתר את הבעיה הזו בהרבה מאוד ארגונים. אנחנו מנסים לקדם מהלך של עוזרי רופא לאונקולוגיה. הכשרת מומחים ומתמחים באונקולוגיה זה תהליך שלוקח שנים, לכן עוזרי רופא יכולים במידה רבה לפתור לנו את הדברים, כמו שאמרת, המזכירות הרפואית היא חלק חשוב מהעסק. בסוף זה יסתכם מבחינתנו בתקציבים ובהבנה, שאיך שלא מסתכלים על זה, אני נכנס ליום עבודה עם הצפה של טיפול בבירוקרטיה: קנאביס, הביטוח הלאומי ועוד. כל זה לפני שהתחלתי לטפל בסרטן. אז זה הכיוון, וזו היא נקודת המבט שלנו. תודה. מרתק מאוד. יונת למד, שירותי בריאות כללית, תנסי בקצרה בבקשה. שמי יונת למד, אני מייצגת את שירותי בריאות כללית. אני אחות אונקולוגית ופליאטיבית, מומחית בתחום הטיפול התומך. אני רוצה לדבר על כמה דברים שכללית עושה: א׳ - כל מטופל אונקולוגי שאובחן לאחרונה, מקבל טלפון מאחות המרפאה שלו, מוזמן אליה לשיחה כדי לשמוע מה שלומו ומה קורה, והיא שולחת אליו, דיגיטלית, ערכה שנקראת ׳כללית לידיעתך׳.

זה זמין לכולם, אפשר למצוא את זה בחיפוש בגוגל של ׳כללית לידיעתך׳. זו חוברת שהייתה מודפסת בעבר, וגם היום ניתן לקבל אותה מודפסת למי שלא דיגיטלי. שם יש את כל זכויות המטופל, מידע על תופעות הלוואי של הטיפולים, עצות לאיך להתמודד ורשימת גופים שיכולים לעזור ולסייע, כשהמטרה היא לחסוך מהמטופל את החיפוש של זכויותיו ולספק לו מידע על מה שצפוי לו ומה יכול לסייע. האחות שמזמינה את המטופל לשיחה היא ׳מתאמת השירות׳, תפקיד שקיים במרבית המרפאות של ׳כללית׳, בוודאי במרפאות הגדולות ותפקידה זה לסייע למטופל ולמשפחתו בכל העניינים הבירוקרטיים: אם זה קידום תורים כי הוא קיבל בדיקת MRI, לעוד חודש, אם זה כי הפניות שהוא צריך. בדיקת MRI, לעוד חודש? באיזו מדינה? במידה ואתה מגיע למתאמת השירות הנכונה, תוכל אצלנו לקבל את זה בתוך יומיים. מתאמת השירות מלווה את המטופל במשך שנה. קופצת לה הודעה במחשב שהיא צריכה לדבר עם המטופל, היא מתקשרת לשאול לשלומו, לבדוק אם היא יכולה לעזור וכן הלאה. אני יודעת שהן אפילו מתקשרות בחגים כדי לאחל חג שמח, זאת אומרת, הן באמת מייצרות קשר. שאלה שעלתה פה, המזכירות הרפואית היא משהו שהוא Built in בשירות?

ב׳כללית׳ כשהמרפאה פתוחה יש גם מזכירות. קודם כל, אני שמחה שלא להיות במכבי אחרי מה ששמענו, אני לא שמעתי ב׳כללית׳ על דבר כזה. זה לא שהכול מושלם, אבל - - - תכף יגיד לך דוקטור לבנה, שהוא מקבל ממתאמי הקהילות יותר טלפונים מאשר מהרופאים. ב׳מאוחדת׳ הם בטח יושבים לך על הווריד 24/7. אז אני ברשותכם אמשיך. ב׳ - נושא ההתחייבות: התחייבות לחולה אונקולוגי תקפה לשנה. הוא לא צריך לרוץ פעם אחר פעם בשביל להוציא התחייבות. כאשר מדובר בבתי החולים של ׳כללית׳, ויש 14 כאלה,

ג׳ - כרגע נבנית אפליקציה, ספציפית בתוך כללית, שאמורה להוות סוג של

ה׳ - אנחנו עושים עכשיו פתיחה של מרפאות פליאטיביות, שהוקמו עבור חולים שנמצאים כרגע בסבל,

ויקבלו טיפול פאליאטיבי על מנת לשפר ככל האפשר את איכות חייהם. ו׳ - כמובן שאנחנו גם פועלים כדי לקדם את נושא הגילוי המוקדם, באמצעות ממוגרפיה בגיל 50 וביצוע בדיקות דם

בעזרת רצון טוב של הנוגעים בדבר, ובהחלטה משותפת של סמנכ"ל משרד התחבורה, אבנר פלור, וראש אגף הרישוי דאז,

הצלחנו להגיע לקשר ישיר שמתקיים בין ראש העמותה לראש האגף, ומתנה אישור אוטומטי על סמך אבחון אונקולוגי. הדבר הזה חסך בירוקרטיות אינסופיות. לצערי זה נפסק כי אפי רוזן פרש מתפקידו. כפי שאמרתי, הפתרון הוא לא זה,

אבל עד שיהיה פתרון מערכתי - - - לא, אז אני אנסה לפתור את זה באופן מערכתי לפני שאנסה לפתור את זה עם פתרון זמני. אני רוצה ברשותך להגיד מילה על העניין הזה. לכל העמותות האלו, 'גדולים מהחיים׳ של הילדים, ׳חלאסרטן׳ של האוכלוסייה המבוגרת יותר, יש להם מערכים שפרושים ברמה הארצית. אם בכל משרד ממשלתי יהיה גורם אחד שיסכים להיות בקשר עם העמותות, אפשר יהיה להקל את הבירוקרטיה באופן מידי, ב - 90%, אחר כך המדינה גם תוכל לטפל בזה באופן מסודר.

תודה. עידן, משפט בזום בקצרה, כי אני רוצה לסכם ולהתכנס להחלטות אופרטיביות. אני רוצה לציין שני דברים: האחד - בנוגע לנציגות של קופות החולים. אני לא יודע עד כמה זה נפוץ

פנו מקופות החולים כדי להציע עזרה ואני יודע שזה המצב גם בקופות אחרות. מאז שפתחנו את הגל הירוק, אנחנו מהווים מוקד של עזרה, על בסיס כמעט יומיומי,

אני כן חושב שמדובר ברעיון מבורך שיכול להקל ולסייע, וצריך להקצות עבורו משאבים. השני - עלו כן הרבה

החוק של אסתי ממשרד הבריאות, שחולה יכול באישור של טופס להעביר את המידע הרפואי שלו בין משרדים ממשלתיים,

מדהים. לפני שלוש שנים חלמנו על דבר כזה ונאמר לנו שזה לא יצליח, על אף שפעלנו ודיברנו עם משרד המשפטים וכולי,

אז יש תהליכים גדולים ונכונות רבה, שזה אחלה.

ברוב המקרים, אין לאנשים מושג לגבי הזכויות שלהם, למרות שיש להם ביטוחים. תודה. אני רוצה לסכם את הדיון הזה בכמה מישורים: א׳- הנושא של ׳ישראל דיגיטלית׳: אני רוצה לנסות להתכנס ממש בתקופה הקרובה, תעדכנו אותנו, את הוועדה, אותי אישית, איזה משרדים לא בעניין. אני רוצה להגיע למצב שתהיה אפשרות עד החקיקה ואני נזהר שתהיה אפשרות לאדם למלא את הטופס בביטוח הלאומי, באופן שיפטור אותו ממילוי יתר הטפסים שקיימים בלאו הכי: משרד התחבורה, חברת החשמל, מס הכנסה וחברת המים. בואו נראה מה בטופס של ביטול לאומי יפטור אותו מהאחרים,

לוולונטרי. אני אומר לכם מראש שאני הולך לעזור לכם להעביר את החוק הזה, כי כל סיפור המידע והפרטיות, לא נעים לי להגיד לכם, אבל לתחושתי מהשנים האחרונות מדובר בקשקוש מוחלט. יש מקרי קצה, ואנשים שנמצאים שם יודעים לכתוב בטופס שהם מסרבים לשיתוף מידע. זה צריך להיות הפוך, המושכל הראשון הוא אדם שנמצא במצוקה, ורוצה שהמידע הרפואי שלו יגיע לכל הגורמים במדינת ישראל

אני חוזר ואומר: בעיני האזרח, מדינת ישראל היא כלל 32 השרים על כלל משרדיהם. כמה אזרחים במדינת ישראל יודעים שמשרד הכלכלה, העבודה והרווחה זה בעצם משרד אחד שפוצל חמש פעמים בדרכים כאלו ואחרות? ואז אתם באים לשכנע אותי שאזרח לא מוכן שמשרד העבודה יהיה נגיש למידע שיש למשרד הרווחה? תעשו לי טובה, לא שכנעתם אותי. לכן אני כופר בעניין הזה. אני מכיר את עמדתם של חלק מהיועצים המשפטיים, למרות זאת אני לא מאמין בעמדה הזאת, ונעשה מה שאפשר בשביל לעקוף את זה. אין סיבה שזה לא יקרה, לכן

תנצלו את החודש חודשיים האלה, שכל המשרדים מגיעים לכנסת. משרד שלא ישתף פעולה יצטרך להתמודד ולענות לנו מה הסיבה, מה הסיבה שיושבת נציגה של ביטוח לאומי בבית חולים, קיבלה מכם טופס והכול לא הסתדר לה. ב' הדבר השני כמו שכבר הזכרתי זה נושא החקיקה. ג' - הנושא שדיברנו עליו של מתאמי קהילה, מזכירות רפואית ומלווים: נכון שהדיון התחיל מחולי סרטן, אבל זה בסוף לא נוגע רק לחולי סרטן אלא לכולם. לא יכול להיות שיש אדם שאין לו אפילו מזכירה שעונה לו כשהוא צריך לקבל התחייבות. אני חושב על האזרחית הזאת ואני אפילו לא רוצה לשאול אותה מה היא עברה. איך היא קיבלה התחייבות ל MRI אם אין לה מזכירה. היא הפכה את העולם רצה והתרוצצה עד שקיבלה. זה נשמע לי הזוי. יכול להיות שזה מקרה פרטי, אני בכל אופן לא מכיר את זה. מנהלת הוועדה, אנחנו נקיים דיון מעקב די מהיר על מנת לעקוב אחרי זה. לא יהיה דיון המשך בעוד שנה, אלא כבר בתחילת מושב הקיץ אנחנו נצטרך לקיים דיון נוסף בנושא הזה. זה לא פוטר אותנו מהנושא של הרשות הדיגיטלית, שאת זה אנחנו רוצים לעשות כבר במושב החורף. לפני ה 23 במרץ 2023, אז עובר התקציב בכנסת.

לשמוע האם יש לנו פתרון מינימלי. תשתמשו באחריות שקיבלתם בהחלטת הממשלה על מנת להביא לשיפור השירות, אם צריך סיוע שלנו אנחנו נסייע בעניין הזה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:24.